אני מתכבדת לפתוח את ישיבתה של ועדת העבודה והרווחה, ה-29 ביוני 2022, ל' בסיון התשפ"ב, השעה היא 13:10 בצוהריים. אנחנו מקיימים היום דיון מקדים בהצעות החוק שהגישו חה"כ מאי גולן, חה"כ צבי האוזר, וחה"כ עידית סילמן, הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון שימוש בזרע חייל שנספה). אצל עידית סילמן זה כתוב: תיקון שימוש בזרע חייל שנספה למטרת המשכיות. אני כבר אבקש התנצלות מסוימת על כך שאנחנו הודענו על קיומו של הדיון רק אתמול, אבל באמת בגלל המצב, בגלל פיזור הכנסת, היה לנו חשוב שלא להדוף ולא לדחות בקשה, גם של חברי הכנסת וגם של משפחות שרצו לקחת חלק בדיון הזה, שממילא היה מגיע לדיון אצלנו פה בוועדה בהמשך. היה לנו חשוב לקיים את הדיון הזה גם אם אנחנו לא נעשה היום באמת קידום אמיתי של הצעות החוק, וכמובן שלא נקיים הצבעה, אבל בכל זאת כן להתחיל לעסוק בנושא המורכב והרגיש, כדי לתת לו את הבמה הראויה, וככל שיתקבלו פה הסכמות, בוועדת ההסכמות, אז אנחנו נוכל לקיים על כך דיונים בהמשך, גם במהלך הפגרה, וככל שלא אז בכנסת הבאה כמובן. אז שלום לחברי הכנסת, חה"כ מאי גולן, אולי תרצי לומר כמה מילים? כן,

אולי זה לא מן הנהוג, אני יודעת שבדרך כלל מתחילים חברי הכנסת, אבל אולי שלא מן הנהוג נאפשר לניצה לדבר ראשונה,

למה לא? בבקשה,

בואי תתקרבי למיקרופון ותציגי את עצמך. זו המטרה שלשמה אני פה. שמי ניצה שמואלי, אמא של בראל, החייל שנרצח בעוטף עזה, נרצח בדם קר. לקחו את הבן שלי, העמידו אותו בחומה כמו קרטון, בלי אפשרות להתגונן, והמקרה היה ב-21 באוגוסט 2021, מוצאי שבת. חשוב לי באמת שכולם ידעו, בראל היה אמור להגיע ביום ראשון ב-10:00 בבוקר הביתה. אני הגעתי במוצאי שבת ב-20:30 בערב במטרה להוציא את הכביסות שלו ממתקן הכביסה, לקפל לו את הכביסות שיהיה לו מוכן ליום ראשון. אני נכנסת הביתה, אני מנסה לפתוח את הדלת של הבית, והדלת סגורה עם המנעול למעלה, לא הבנתי למה. אני מצלצלת בפעמון, ואז החברה של הבן הגדול פותחת לי את הדלת, וכל הבית היה חשוך, לא היה אורות בבית, והיא בוכה, והיא הולכת אחורה, ואני שואלת אותה: אור, מה קרה?

אני מדליקה את האורות בבית, ואני רואה שעומדים בסלון אנשי מג"ב עם רופאים, ואני שואלת:

מה אתם עושים פה? והם אומרים לי שבראל פצוע אנוש. לא הכנתי את עצמי לפני, ומאותם רגעים, החיים שלי התרסקו. מלהגיע הביתה ולקפל לבראל את הכביסות ליום ראשון, אין ילד יותר, אין ולא יהיה ולא יחזור יותר. בראל היה במשך תשעה ימים מאושפז בבית החולים סורוקה במצב אנוש, לא יכולתי להיכנס לראות אותו. הייתי כולי תקווה, אמרתי טוב, עין אחת הלכה אז לא נורא, רק שיחייה ויהיה דמות של ילד בבית, שגידלתי וגידלתי אותו עם המון קשיים, אבל גידלתי אותו לאהבת הארץ, והוא היה מוכן את כל כולו, כמו שהוא נתן למדינה. הדפסתי כמה דברים להקריא לכם, אבל שכחתי את זה ברכב ולא הבאתי את זה איתי. בראל, לפני שהוא נרצח הוא כתב כמה דברים ואמרתי שאני אקריא לכם אותם.

אולי תכף גם ניתן לך אפשרות גם ללכת להביא את הדברים אם זה קרוב,

אני יודעת שמאז המוות שלו, מאז הפטירה, את נאבקת ואת במלחמה ביחד עם חברת הכנסת, כדי לעשות המשכיות. כן, אני נאבקת, ומה שרציתי להקריא לכם זה מוסר השכל, שילד בן 21 לא ידע שהוא ימסור את נשמתו, וזה מה שהוא רצה, אבל באמת, זה היה חשוב לי ואני אעביר את זה לצביקה וצביקה יעביר לכם את זה.

זה באמת מוסר השכל לכל האנשים המבוגרים והבוגרים שיושבים פה, ואני מפה פונה לכולכם, לכולם, בבקשה, אני מתחננת, אני חושבת שזה לא צריך להפריע לאף אחד, לא לאף אזרח במדינה ולא לאף חבר כנסת במדינה, כי אנחנו לא הולכים להביא ילד ממזר, הילד יהיה חוקי לכל דבר. אני פרסמתי פוסט לפני כמה חודשים שאני מחפשת אמא לילדים של בראל, ופנו אליי יותר מ-1,400 נשים, והן אומרות, במקום לקבל זרע מבנק הזרע כשבחיים הן לא ידעו מי האבא ומי המשפחה, פה לפחות הן יודעות מי המשפחה ומי היה האבא, ובבקשה, אני מתחננת, אל תערימו קשיים, זה חשוב לי מאוד. לבראל היו כל כך הרבה חלומות, לפחות להגשים לו את החלום להיות אבא.

אז ניצה, בואי תיקחי כמובן חלק בדיון, יש לנו גם אנשים בזום שאנחנו נשמע, וכמובן שנשמע כאן גם את כל הגורמים, אבל עכשיו אני רוצה לשמוע בבקשה את חברי הכנסת המציעים, חה"כ מאי גולן וחה"כ צביקה האוזר,

אוקיי, קודם כל אני רוצה להודות לך, יו"ר הוועדה, גב' רייטן, על קיום הוועדה הזאת ביום שכזה,

לשים לפעמים דברים בצד ולעשות את זה,

אני כן רוצה גם לומר תודה לקואליציה וגם לחה"כ צבי האוזר, על ההתגייסות לחוק הזה.

שאני דווקא לא הגשתי את הצעת החוק הזאת עם ניצה היקרה,

לצערנו הרב יש פה עוד לא מעט מקרים קודם לכן. אני הגשתי את הצעת החוק הזאת, גברתי היו"ר, עם כניסתי לכנסת, לפני שנתיים תמימות, כשהכרתי את אירית ואשר, ההורים של סגן עומרי שחר, שבנם גם נפל בעת מילוי תפקידו. אני אגיד לך מה קרע אותי בסיפור הזה, מעבר לעובדה שאנחנו נתקלים,

ואני באמת לא אכנס לפרטים הטכניים, אלא אני אדבר קצת יותר על מהות ואני לא אאריך, כי אנחנו עוד נדון בזה וזה עוד יגיע. אני רוצה לומר, שאנחנו מדינה שמתמודדת עם כל כך הרבה אתגרים, אמנם מדינה קטנה, אבל באמת מתמודדת עם כל כך הרבה אתגרים, כל כך הרבה אויבים מסביב שרוצים להשמיד אותה.

אני באמת לא חושבת שיש מדינה בעולם שהחברה שלה מתמודדת עם כאב כזה על בסיס,

אני לא אגיד יום-יומי חס ושלום, אבל על בסיס חודשי-דו חודשי לפעמים חס ושלום, גם אם זה שנתי, והאבל למשל של ניצה או של אשר ואירית, ואת תשמעי עוד מעט את אשר, הוא לא רק שלהם, הוא שלהם כמובן,

אבל המדינה הזאת יודעת כל כך הרבה שכול וטרור וכאב,

אף אחד פה לא נשאר עם עין יבשה, כולם מרגישים את הכאב הזה, והתרגלנו אליו בצורה טרגית כמעט. מהיום שהמדינה נוסדה זה ככה. אנחנו נמצאים במלחמה ומאבדים את בנינו ובנותינו הטובים. בדיוק, ממש ככה, הטובים, וחיים על חרבנו, ממש. לכן אני אומרת, כשמסתכלים עליהם הרי אין נחמה,

אין שום נחמה בעולם שנוכל לתת להם, לא נוכל להחזיר לא את בניהם ולא את בנותיהם.

אין שום כסף בעולם שיפצה על כך, גם לא אם יהיה, את יודעת, זה סיפור אחר לגמרי אבל גזר דין מוות לאותו מחבל,

שום דבר הוא לא נחמה עבור ההורים. נכון, הם איבדו את הילד שלהם וזהו, אין נחמה. כן, ואז נכנס הסיפור הזה, שאני אומרת, צריך לתת קצת אור, קצת אור בקצה המנהרה לאותם הורים שאיבדו את היקר להם מכל, שהחיים יכולים להסתיים, ששום דבר לא מנחם, להביא ילד, להמשיך את מה שהם איבדו, לתת המשכיות לאותו קרע מליבם, חלק מבשרם שהלך. אני אומרת, האם זו לא חובתנו המוסרית, הערכית, לתת להם את זה? זו השאלה. עכשיו, אני לא אומרת שזה מושלם, אני לא אומרת שאין קשיים, אני לא אומרת שאין שאלות, שאלות שצריך לפתור והן יפתרו, אבל אני חייבת לציין, ואני אומרת את זה בכאב, שמהרגע שהגשתי את הצעת החוק הזו - - - זה מה שרציתי לשאול אותך, מה קרה מאז?

ואני אומרת את זה בכנות גמורה,

הערימו עליי קשיים על גבי קשיים על גבי קשיים.

מאיזה כיוון? קודם כל מהכיוון המשפטי, כשאת יודעת, אני אגיד את זה ממש במשפט כי אינני מתכוונת לפתוח פה שום ריב ומדון, יש אנשים, פקידים לצורך העניין, גברתי, שחושבים שהם המהות, והם הבריאה, והם ה- say, והם מחליטים מה נכון ומה לא נכון, וזה לא עובד ככה, זה לא עובד ככה עם כל הכבוד. ומה היו העמדות המשפטיות? תראי, יש קודם כל את העניין ההלכתי, שאני מקווה שייפתר כאן, כי הגענו גם להסכמות עם הסיעות החרדיות, ברוך השם, ואני מקווה שנגיע לזה.

אני חושבת שהבעיות המשפטיות שהיו, היו שאמרו שהילד אולי לא יבחר להיוולד - - - טובת הילד? טובת הילד, נכון, מי יגדל אותו? האם זה נכון לתת להורה? איך זה יהיה? בת זוג, הסכמה, כן או לא?

אין לי בעיה, ואני עומדת פה ואומרת,

ואני חושבת שחה"כ האוזר יסכים איתי, להגיע לפשרה מוסכמת על כולם - - - אבל לדון בזה בצורה מעמיקה.

לדון בזה בצורה מעמיקה ולאפשר את זה בסופו של יום. בסופו של יום אנחנו רואים את ההורים הערכיים ביותר, הרי איזה בנים ובנות הלכו לנו כאן? של החינוך הטוב ביותר, היו"ר, הציוני ביותר, הערכי ביותר, האנשים ששלחו את הילדים ואת הבנות האלה להילחם למען עם ישראל, למען קדושת עם ישראל, כדי שאנחנו נוכל להמשיך לשבת פה, וגם הילדים שלנו, והדורות הבאים.

האם לא מגיע להם את מעט הנחמה הזאת? וגם לילדים שהלכו, אני חושבת שאין, וזה כמובן על דעתי מה שאני אומרת, אבל אני לא חושבת שיש פה חייל אחד שנספה בקרב שלא היה רוצה את זה. הרי, על מה הוא הלך להילחם? הוא הלך להילחם על המשכיות העם הזה, על המשכיות המדינה הזאת, על המשכיות הדורות היהודיים בארץ ישראל. האם הוא לא היה רוצה שיהיה להורים שלו נחמה, למשפחה שלו, שיהיה לו המשכיות? אני אסכם בזה שאני קודם כל מברכת על ההתגייסות, ואני מברכת על כך שיהיה יום מוסכם בפגרה שבו הקואליציה והאופוזיציה ימשיכו לדון בזה, ויביאו את זה להצבעה בקריאה ראשונה. זה תקדים חשוב, מה שלא יהיה בממשלה הבאה, חשוב שזה יקודם,

כי זה לא פוליטי,

זה לא כלום, זה הורים שכולים שאני חושבת שזה המעט הבסיסי שמגיע להם.

אני אסיים רק במשפט אחרון.

אנחנו נמצאים בימים,

שאנחנו כולנו לא יודעים מה יהיה עתידנו הפוליטי, ואני אומרת, ואני חושבת שאני יכולה לספר את זה, חה"כ צבי האוזר, דיברנו על זה מקודם ואמרתי לו את המשפט הזה ואני אשתף אותך בזה. אמרתי לעצמי כשנכנסתי לכנסת הזאת, אם יש דבר אחד שאני אספיק לעשות בכנסת הזאת, וזה יהיה זה, זה היה שווה לי את כל מה שעשיתי פה, ועם זה חשוב לי לסיים. כן, בדמך,

לגמרי, לחלוטין. חה"כ האוזר, בבקשה. תודה רבה. אפרת, תודה קודם לך, על ההתגייסות המיידית, המהירה, הקונסטרוקטיבית, זה מאוד מאוד חשוב, ולכל העוסקים במלאכה בימים האחרונים, באמת, שהביאו אותנו לדיון הזה.

והיו רבים. תראו, אני עוסק בנושא, כפי ששמעתם, בחרדת קודש וביד רועדת. נדמה לי שזה החוק הכי מורכב שאני עוסק בו, כאשר הוא נוגע בי גם בהקשרים הרגשיים וגם בהקשרים הכוללים, וגם בראייה היסטורית של איך מדינה צריכה לנהל את ענייניה במקרה הזה. אנחנו שמענו פה, באמת על קצה המזלג, את ניצה, שהיא מקרה אחד פרטני והיא בכלל עוד לא התחילה לספר לנו, וככל שאני מכיר יותר את ניצה, כך אני מבין מהו עולם ומלואו שקורס ביום אחד, ולצערנו, כמו הסיפור של ניצה יש רבים, ורק העניין הזה של לתת מזור למשפחות הוא בחזקת דיינו, או מחויבותנו כשליחי ציבור וכגורמים פרלמנטריים.

הדיון איננו דיון פרטני ואיננו דיון אישי, ככל שהדברים הם כואבים ומחויבים, כי גם בהסתכלות הכוללת, בראייה של מהו האינטרס הציבורי, הכללי ולא הפרטני, אנחנו עושים את הדבר הנכון. אנחנו עושים את הדבר המוצדק בראייה תרבותית, חברתית, במקום בו החברה הישראלית עומדת, על כל מאפייניה בעת הנוכחית. אני יכול להגיד שאני עשיתי עבודה מול משרדי הממשלה בחודשים האחרונים, מול משרד המשפטים, מול משרד הביטחון, ואני נוטה להגיד, ואני נזהר באמירות האלה, בפרט שיש לנו כאן משפחות שכולות, אני חושב ששברנו את תקרת הזכוכית וההתייחסות המערכתית היום שונה לגמרי ממה שהיה, וזה שינוי משמעותי גדול ונדמה לי שהוא כיוון אחד, והוא יוביל לפתרון. יש הבנה עמוקה של כל מרכיבי המערכת בצורך לשנות את הנורמות, ועל זה אנחנו נעבוד כאן. לכן, החקיקה הזאת עברה בקריאה טרומית, בתמיכה מקיר לקיר, ולכן גם השגנו הסכמה נדירה בימים האלה, בשבוע הזה, של קואליציה ואופוזיציה במסגרת ועדת ההסכמות, קודם כל לקיים את הדיון הזה שהוא דיון מבוא, ולאחר מכן לקיים את רצף הדיונים הנדרש בשביל להביא את הדבר לחקיקה בקריאה ראשונה, בהנחה כמובן שהדיונים יימשכו בכנסת הבאה בקריאה שנייה ושלישית, עד שהפרלמנט הישראלי יחליט להגיע לידי גמר. אני רוצה להגיד בארבעה משפטים, רק לפתוח את הדיון המהותי, העקרוני, לצד זה, שכמו שאמרנו, יש פה גם סיפורים אישיים שאסור לשכוח אותם בכל רגע ובכל דקה בדיון הזה. הלכה למעשה, קיימת טכנולוגיה, קיימת אפשרות, ואנחנו רואים שברגע שקיימת האפשרות, מתקיים מימוש הטכנולוגיה הזאת ויש משפחות שכבר ביצעו את הפרוצדורה הזאת.

זה לא עניין תיאורטי. כמו שאמרתי, אין הסדר חקיקה ראשית, ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו כחברה מתוקנת, שהעניינים האלה יידונו כמקרים פרטניים אחד לאחד באופן אקראי ומקרי ובהרכבים משפטיים כאלה ואחרים. הכנסת חייבת להידרש לזה ולהסדיר נורמה מרכזית בנושא הזה, אי אפשר להתחמק למרות הקשיים האלה. הקשיים האלה, והקושי להסדיר את זה, אינני מתעלם ממורכבות מוסרית, מורכבות חברתית, מורכבות אתית, מורכבות הלכתית, זה נושא מורכב, אבל זה לא ירתיע אותנו מלהתעסק בזה ולפרק אחד לאחד את המורכבויות, ולהגיע להסדר המשרת את האינטרס הציבורי, בצורה הנאותה והנעלה כפי שצריך לעשות בעניינים האלה. אנחנו חיים בעידן בו יש שינויים חברתיים תרבותיים, לרבות בהגדרת משפחה. אנחנו חיים בעידן בו קיומה של משפחה חד הורית היא מופע נפוץ ומקובל, ואנחנו נצטרך להסדיר את זה, זה סוג של משפחה חד הורית בהקשר אחר. זאת אומרת, הרוביקון המשמעותי,

החברתי, נחצה כבר לפני הרבה שנים. אני רוצה להגיד לך,

מה מרכז הכובד שהיה שלי אישי בצורך בחקיקה, איפה עמדתי ואמרתי שלא ייתכן שאנחנו ממשיכים במצב הזה. אחרי שאני פגשתי את המשפחות שעשו את אותו הליך ולא הגיעו לידי גמר, אני הבנתי שעל כל משפחה שעשתה כך, יש לצערי הרב, אני אומר עשרות ואולי מאות משפחות, שלא עשו. אלה שלא שפר גורלם ולא היה מי שילחש להם, ירים טלפון, יגיד שזה אפשרי. כל דיון כזה בעיניי הוא דיון מצמרר, כי מי שרואה אותנו כאן, אפרת, יש גם כאלה ששכלו את יקיריהם והם אמרו: וואו, איך לא חשבתי? איך לא ידעתי? כשאנחנו מסתכלים וצופים פני העתיד, אנחנו לא יכולים לעצום עיניים מול עוולות עתידיות בהיקפים בלתי אנושיים ובלתי מוסריים, וזה בעיניי מרכז הכובד, ולכן חייבים להסדיר את זה. עיקרון השוויון פה, שמלווה הרבה מאוד חקיקות, הוא מח העצמות של ההסדר המוצע בפניכם. אני אגיד מילה אחרונה על הצבא, כי שואלים אותי. אנחנו מחוקקים בהקשר, ואנחנו מחוקקים בהקשר הישראלי. אנחנו אולי המדינה המערבית היחידה שיש בה חוק גיוס חובה ובזמן ארוך, אנחנו גם המדינה המערבית היחידה שמאותגרת צבאית בשכיחות חסרת תקדים במקומות אחרים, במערכות חופשיות בעולם, ואנחנו הסדרנו ב-75 שנות עצמאותנו מעטפת תמיכה אופטימלית מלאה לאלה שהפוקד פוקד אותם, קורא להם לקרוב לשלוש שנים היום ולעיתים יותר, ולעיתים מביא אותם לסיכון חייהם. אפשר להגיד שכל פעולה שהיא צבאית,

גם סטטיסטית לסכן את החיים. יש לנו את אחת המשפחות, בת אל שהיא גם הגיעה לכאן. חייל שתפקידו היה במשטרה צבאית, הוא עלה על אופנוע והוא נהרג. הוא נהרג בתוקף תפקידו הצבאי, אם הוא לא היה מגויס, הוא לא היה על האופנוע באותו כביש ובאותו מצב שהביא אותו לתאונה. לכן, מי שמוסר נפשו לטובת הכלל בשנים האלה, הכלל מחויב כלפיו חובות שהן נעלות יותר ומשמעותיות יותר באשר למחויבותנו כקולקטיב לאותן משפחות שנפגע גורלם והם פגשו את השכול. לא מדובר בשכול שהוא קיים, ולצערנו הרב פוקד אנשים מסביבנו ואצלנו, אלא שכול שמתרחש בגין העובדה שהחייל או האדם משרת את הקולקטיב בצה"ל. לכן, ההסדר הזה כפי שהוא מוצע, הוא חלק, בעיניי, ממעטפת שאנחנו, מדינת ישראל, נותנים לחיילנו, כפי שאנחנו נותנים מעטפת ייחודית אם חלילה אנשים מתים ויש זכויות של שאירים - - - כן,

אם חלילה אנשים נפצעים, הם מקבלים כנכי צה"ל זכויות מועדפות, וגם המרכיב הזה חייב להיות לנגד עינינו. אז אלה הם דברי המבוא והפתיחה,

ואני אשמח כמובן לשמוע. תודה רבה.

רגע גם על נקודה מסוימת שאתה ציינת, וחשוב לנו כמובן שהיא תישמע כאן, שבאמת אנחנו נעסוק בנושאים המהותיים בהרחבה, לעומק, ובצורה יסודית בהמשך הדיונים.

זה באמת רק דיון מבוא כדי להציג את הנושא. חה"כ שטרית,

ואחר כך אני רוצה לשמוע את הנציגים שיושבים כאן, ואני מבינה שיש גם בזום.

אני גם קצת צרודה. אוי, תרגישי טוב. קודם כל אני ממש רוצה להודות

צביקה האוזר על החוק, כי אני חושבת שאני ניסיתי בכנסת ה-22 וזה לא הלך. אני הגעתי לנושא הזה בעקבות חבר אישי שלי, ברוך בן יגאל, שאיבד את בנו עמית. עמית היה ילד שהסתובב אצלי בבית, אני הכרתי אותו כילד. לצערנו הרב, הטרגדיה הזאת שמלווה את ברוך היא טרגדיה שהפכה את כל עולמו, וכשאני יושבת עם ברוך, אז הוא אומר לי: אם היה לי רק איזשהו נכד, איזושהי נכדה, אם הייתה לי איזושהי המשכיות של עמית, אני הייתי היום משקיע בזה את כל כולי, והיום אני משקיע בלהנציח אותו, בלבוא לקבר ולעשות לו יום הולדת בקבר, בלהיות בקשר עם החברים שלו שהיו איתו, בלבוא לעשות כל מיני ארוחות לגולני,

בזה זה מסתיים. אני יודעת שיש המון סיפורים אישיים, אבל הסיפור הזה הביא אותי למקום שבו אני אמרתי, צבא הגנה לישראל, בואו נודה על האמת, המתנגדים הגדולים לחוק הזה זה דווקא הצבא, זה לא משהו אחר, כי השיקול הוא שיקול כלכלי ולא שיקול אחר, ככה אני רואה את זה, בעיניי, כי אני עסקתי - - - אני חושב שטיפלנו בחוק הזה - - - לא,

אבל אני אומרת דבר כזה, צבא הגנה לישראל שלדעתי הוא הצבא הגדול ביותר במזרח התיכון, הטוב ביותר, החכם ביותר, יכול להתגבר על הסוגיות האלה, ואת יודעת מה - - - יכול להיות שהם פה והם יכולים להגיב ספציפית למה שאת אומרת. נכון, במהירות האפשרית. מה שלנו נותר, כנבחרי ציבור, הוא לעשות את המינימום שבמינימום, ולהשאיר להורים האלה את התקווה של אחרי מות ילדיהם, כי אנחנו חייבים להם, אנחנו חייבים להם המון. תודה רבה.

תראו, אני חייב גם להגיד כאן, בתחילתו של דיון זה, שכניסתי לעניין היה אחרי פנייה של עירית אורן גונדרס מעמותת אור למשפחות. לצערי הרב אני לא רואה אותה כאן, היא כנראה לא הצליחה להגיע,

חשוב מאוד לציין גם את הפעילות של העמותה הזאת, ואני גם לא שוכח אותה - - - נכון,

אני מכירה אותה אישית והיא אישה שכולה מסורה,

אז אני רוצה להודות לה, למרות שעוד לא השלמנו את התהליך, אבל על הליווי הבאמת אינטנסיבי בנושא הזה.

מי שנמצא בזום, צריך רק לבקש שם רשות דיבור ואז נדע לפנות אליכם. בינתיים תירשמו ואני אפנה לאנשים שיושבים איתנו כאן. ארגון יד לבנים, מר אלי בן שם, יו"ר הארגון,

צוהריים טובים לכולם. ארגון יד לבנים מנסה במשך שנים להעביר את החוק הזה, ללא הצלחה. כמו שאמרה חה"כ מאי גולן, אנשים שואלים: איך לא? שלחו אותנו בפעם הקודמת לוועדת האתיקה של ארגון הגינקולוגים. ישבתי שם עם 50 גינקולוגים, כשכולם תקפו אותי מה פתאום אני מבקש. אני חושב שהגיע הזמן, כמו שאמרו פה קודם ואני שמח על כל מה שנאמר פה על ידי חברי הכנסת, ואנשים לא מבינים. ניצה ואני, גם עוד 50 שנה נקום ונלך לישון עם הילדים שלנו, זה לא במקום.

באופן אישי אני יכול לספר, קובי נהרג באסון המסוקים לפני 25 שנה, אני התחתנתי עם אלמנת כוחות הביטחון ונולדו לי שלושה ילדים, וזה פתח לי את החיים.

אני כל בוקר קם עם קובי, אין דבר כזה שאני הולך לישון בלי, וכשאני אומר "שמע ישראל" בבוקר זה עם קובי, אני מדבר עם קובי.

אבל זה נתן לי. יש לי שלושה ילדים, יש לי נכדים, זה נתן לי אור. הייתה כתבה גדולה בידיעות אחרונות כשאור נולד,

היה כתוב "אור בבית",

ממש אור בבית. ואני חושב שמדינת ישראל חייבת, זה המעט שהיא חייבת למשפחות השכולות, לאפשר את העניין הזה. כן, תודה רבה. משרד המשפטים, מוריה כהן בקשי,

זו באמת הצעת חוק, שלפני שאנחנו ניגשים לצדדים המשפטיים שלה, היא קודם כל הצעת חוק שעומדים מאחוריה אנשים ומשפחות, ומטבע הדברים השאלות הן לא רק שאלות משפטיות, הן בוודאי שאלות שהן שאלות חברתיות, אתיות, ולא בכדי זה על שולחן הכנסת, ואני חושבת שטוב שכך. בהיעדר חקיקה, משרד המשפטים מתמודד לאורך השנים עם הסוגיות האלה, כשהן בתיקי בתי משפט. יש הנחיית יועץ שדווקא ניסתה לעשות לפני שנים סדר, יש גם פסיקה של בית המשפט העליון, אבל בסופו של דבר, כל אלה הם בהיעדר חקיקה, ואנחנו בעצם נמצאים כאן סביב השולחן כדי לדון בסוגיות המורכבות שההצעה הזאת מעוררת.

לפני שבאמת נתקדם הלאה, כן לתאר בפנינו את המצב המשפטי נכון להיום?

המצב המשפטי הקיים כיום הוא בעצם, שמה שחולש על ההסדרה של זה זו הנחיית יועץ - - - מ-2003. 2002 או 2003. 20 שנה בערך. הנחיית היועץ הזו הייתה מאוד תקדימית לזמנה, יש לציין, ובגדול גם בית המשפט העליון לפני כמה שנים הלך באותו קו וגיבה אותה. ההנחיה הזאת קובעת בעצם שני מצבים. קודם כל היא באה והיא אומרת שיש כאן איזון בין כמה זכויות, בין האינטרסים והזכויות של בני המשפחה של המנוח. אגב, היא לא עוסקת, אני אדגיש, בחללי צה"ל דווקא, היא עוסקת בכלל המצבים שבהם עולה השאלה של שימוש בזרע לאחר המוות, בשונה מההצעות פה, וזאת אחת הסוגיות שאנחנו נעלה, היחס בין הכלל לבין הקבוצה. נכון, גם באמת אפרופו עקרון השוויון. צריך לשים פה את הדגש על זה, זה חשוב מאוד.

אז בהחלט זה אחד הדברים שצריך גם לשים על השולחן.

הנחיית היועץ קובעת שיש איזון בין הנושא של הרצון להורות והאוטונומיה של אדם להחליט אם הוא יהיה הורה או לא, ולא בכדי זה לא אחד הדברים שאדם מוריש כחלק מהירושה, משום שעומדת מאחורי זה החלטה שהיא קודם כל רצונו של אדם. לכן, בראש ובראשונה יש את האינטרס של כיבוד רצונו של המנוח להיות הורה, או לחלופין, לא להיות הורה כשהוא בוחר בכך. לצד זה, יש לנו את העניין של טובת הילד, כי נולד מזה ילד, וכמובן באמת המקום של המשפחות של המנוח. אני לא אפרט את כל הדברים, אבל ההנחיה קובעת, באיזון הזה, שיש מצב, כשאנחנו מדברים על בת זוג, ואגב בת זוג זו לא רק אישה שנשואה כדת משה וישראל,

בת זוג שחיה איתו ביחסים קבועים - - - רק הערה, צריך לזכור שהוא היה ילד, בדרך כלל, כשזה קורה,

19-18. לכן אני אחלק בין המצבים, שאלה אותי חברת הכנסת על כלל המצבים. נכון, אני רציתי להבין את הסטטוס המשפטי הקיים. אז אני אומרת,

שבעצם אומרת, שחזקה שההחלטה הזאת של בני זוג להביא ילד לעולם, כשיש אדם שיש לו בת זוג, היא החלטה של שני בני הזוג,

במצבים כאלה היא לא צריכה להוכיח משהו אם רצונה להביא ילד לעולם מזרעו של המנוח, מתוך ההנחה,

של הרצון המשותף, הקרבה וההיכרות איתו והתא המשפחתי וכולי.

שבני זוג מחליטים להביא ילדים לבד, גם בלי כל הסיטואציה המורכבת הזאת. זה כבר לא רצון משותף של שניים, אני חושבת ב-20 השנה האחרונות. אני אפריד בין מצב של אישה לבד או גבר לבד, לבין המצב שהם כבר היו בתוך מערכת זוגית,

אלא אם הם נפרדו - - - שלכאורה היא מעידה על כוונה משותפת להקים בית ולהביא ילדים לעולם.

מה שנקרא, ההנחה במקרה הזה היא לכאורה יותר מוצקה, או הנחה יותר ברורה לעומת דברים אחרים.

אבל הגיע הזמן שבשנות ה-2000 ובעידן שאנחנו חיים בו היום, כשכבר מזמן זאת לא קונסטלציה אחת של משפחה,

מעבר לסיטואציה הזאת שהיא מורכבת גם ככה, אפשר להבין שאין צורך רק בהחלטה של - - - אבל היא מדברת על חוות הדעת של היועץ, שאומר, חזקה שאם יש זוג, אז יש רצון.

כן, שלא צריך להתחיל להוכיח. לא, אבל כשאני עסקתי בזה, זו הסיבה שאתם הלכתם דווקא לסוגיה הזו, כשיש הרבה, יש מרחב ענק של אפשרויות.

יש אי זוגיות, יש כל כך הרבה דברים, אל תיכנסו רק לנישה אחת ותתעכבו בה, כי בגלל זה לא מתעסקים בשאר האפשרויות האחרות הרחבות. בהחלט, אז אני עכשיו אמשיך לסוגיות האחרות, במצבים האחרים. אני גם באמת רוצה להשאיר את הנקודה הזאת כמובן לדיון מעמיק וכולי, אבל אין ספק, וכך אני מבינה שגם היה השכל הישר כאשר התייחס לכך היועץ המשפטי לממשלה בהנחיות, שזה היה על דברים שמעידים כבר על כוונה. זאת אומרת, אני יודעת גם מתוך מחקרים שפורסמו, וכן נשאלו גברים, לא כולם אמרו שהם היו רוצים את הדבר הזה.

ההנחה הבסיסית שאני מניחה שאתן כן רוצות לקדם, ולהגיד שכל אדם זכאי, כל אדם רוצה, כל אדם שואף להמשכיות שלו, לא מצאנו את זה, אני לפחות. רק בקריאה הראשונית שלי מהמחקרים שקיימים היום שנעשו, רואה שזה לא ב-100 אחוז,

זה לא חד-חד ערכית,

יש כאלה ויש רבים שלא רוצים. לכן אני אומרת, גם כשאנחנו מניחות דברים שלנו נראים נורא ברורים, צריך לשים לידם סימן שאלה. כן אבל לא תמיד הכל הוא 100 אחוז.

גם יש את הבעייתיות שבו נער מתגייס, והוא בסוף נער, ולא חושבים לבוא להחתים אותו על מה אם יקרה לו משהו, זה לא שם וגם לא רוצים לחשוב ככה. אז נכון, את צודקת ב-100 אחוז שזה לא החלטי וזה לא יסודי שכולם רוצים, אבל תסכימי איתי שאני חושבת שזו דעת הרוב, ואת יודעת מה, אפשר לבדוק את זה, אגב.

אני אמשיך, אני רק אגיד שקטונתי,

המשפחות חוות את הדברים והם מדברים בעד עצמם, אבל אני מנסה להסביר קצת את מה שעומד מאחורי הנחיית היועץ.

כשאנחנו פונים למצב שבו אין זוגיות, וזה גם בצה"ל וגם בהקשרים אחרים, במצבים כאלה אנחנו מנסים להתחקות אחר רצונו של המנוח. בהקשר הזה, הנחיית היועץ וגם ההמשך, זו לא רק הנחיית היועץ אלא זו גם הפרשנות של בית המשפט העליון בהמשך, כשיש לנו רצון מפורש, בין אם הוא בכתב או קונקרטי אחר וברור, אני גם קצת מרחיבה את הנחיית היועץ כי היא עברה קצת הרחבות עם השנים, במצבים האלה ובהתאם לרצון שהובע, ניתן לתת להורי המנוח, בהנחה שזאת הייתה ההנחיה, לקבל את ההחלטה. במקרים כאלה, כשהוכח הרצון הזה,

משפטי - - - באיזה שלב בוחנים את הרצון? אז בדרך כלל בשלב של הוצאת הזרע עצמו, לא נעשה - - - שזה מתי? זה נורא תלוי, אם אנחנו הולכים על הרחב יותר, אז יש לנו - - - האם בבקו"ם כשהוא מתחייל לראשונה? לא, אין היום הזדמנות כזאת - - - תראו, אני רוצה להסביר כי זאת הצעת החוק. אני חושב שצריך להסדיר, ולא לפחד מזה, את רצונו של אדם, בהבנה שקיימת טכנולוגיה וקיימת אפשרות, וכחלק ממעטפת התמך,

בראייה הצה"לית, צריך למצוא את הדרך הנאותה,

יש על זה אינספור סוגיות, לברר את רצונו.

אם אני רק מבין את מה שנאמר, על פי חוות הדעת של 2003 שאומרת דבר מאוד פשוט: היה החייל בזוגיות חזקה שרצה. לא היה החייל בזוגיות ואמר או יש איזושהי ראשית ראייה שאמר סימן שרצה. לא היה החייל בזוגיות ולא אמר כלום ואין ראשית ראייה חזקה שלא רצה, ולכן לא ניעתר.

זה המצב החוקי. לא, אבל למה? זאת ההנחיה כיום.

הצעת החוק באה לשנות את זה ולעשות סדר.

היא אומרת שאנחנו נכבד את העיקרון המשפטי, שהוא חורג מהשאלה העומדת בפנינו על רצונו של האדם, ובהקשר הזה רצונו של המנוח.

עכשיו זה בסדר גמור שמאתגרים - - - השאלה היא איך נברר. אני חושבת שהשאלות האלה הן מאוד חשובות והן באמת מאתגרות גם את ההנחיה, שאני חושבת, ואם יורשה לי כך בצניעות להגיד, שעצם ההנחיה של היועץ המשפטי לממשלה הייתה מאוד תקדימית. נדמה לי שמדינת ישראל, גם ביחס למדינות אחרות בעולם, מתקדמת בעניינים האלה, יש הרבה מדינות שבכלל לא לוקחות את זה על הפרק. נדמה לי שיש כבר כ-20, ואולי יותר, של מקרים שלפחות רשומים במאגרי מידע, שעשו שימוש במצב המשפטי הקיים, וכרגע, הצעת החוק הזו מרחיבה את האפשרות. אנחנו ניכנס לזה בהמשך, אבל כאמור, היא חלה לפי הצעות החוק האלה רק על חיילים שנספו ולא על כלל האזרחים, וזו באמת שאלה בפני עצמה. את רוצה לומר עוד כמה דברים לפני שאני עוברת הלאה? אני חושבת רק שיש כאן מספר שאלות שנצטרך לדון בהן. שאלה אחת היא שאלה שעלתה כאן, מראש, איך אנשים יודעים שיש להם את האפשרות להביע את הרצון, וזאת שאלה אחת שבהחלט נכון לדון בה. מכל מי שמתגייס עוד לא ראיתי אף אחד שאומר את זה, אני לא חוזר.

רגע, מישהו רצה פה עוד לדבר? כן, משרד המשפטים, לא? אז שנייה ניצן, אנחנו כבר עוברים אליך. בבקשה אדוני, רק תציג את עצמך. דרור גרנית, אני גם מייעוץ וחקיקה.

לדברים שאמרה מוריה, אני אחדד רגע את הדגש. מוריה הדגישה את הרעיון שהקו המנחה, עמוד האש לסוגייה שבפנינו, היא שאלת רצונו של האדם. חה"כ האוזר,

ונגיד להם: הנה השאלה, תנו דעתכם עליה עכשיו, אנחנו מחייבים אתכם לתת את דעתכם על השאלה הזאת, ותחתמו כן או לא. לא, סליחה, איפה ראית את זה בהצעת החוק?

אז אני אשמח להנחות אותך בהצעת החוק שלי,

לא כן או לא, לא התייחסתי לדרך. טוב, אני

איך לברר אותו לא אמרתי - - - אוקיי בסדר. אני מבקש לא להכניס בהצעת החוק סנטימנט אישי שמתגלה כאן בדיון. חס וחלילה, אדוני. אז אני מבקש ממך לחזור מדבריך כאן. אני חוזר בי, אולי לא הבנתי. תודה. לא, לא אולי לא הבנת, עיניך בראשך, אתה יודע

תודה רבה לך. תודה לכם. רשות האוכלוסין וההגירה, עורכת הדין אילנית מנדל מהלשכה המשפטית, בבקשה. צוהריים טובים.

לגבי עניין הרישום,

אז סעיף 21 לחוק מרשם האוכלוסין קובע שיש להמציא פסק דין להוכחת אבהות.

זו סוגייה שניתן עליה את הדעת,

מנהל בנק הזרע שמיר,

אנחנו בעצם עובדים לפי הנהלים המשפטיים,

וככל שמדובר על זוגות נשואים בזוגיות פורמלית, אז ברור שהנושא הוא יותר פשוט. אני חושב שהדבר גם יהיה יחסית פשוט כאשר מדובר

עכשיו,

ואנחנו לא המרכז הרפואי היחיד אבל אנחנו מרכז רפואי יחסית גדול מבין אותם מרכזים בודדים שבהם הפעולה הזאת נעשית, אצלנו ברבות השנים הצטברו סדר גודל של 30 מנוחים, כל אחד מהם הוא באמת עולם ומלואו, אני כרגע לא מדבר בכלל על השאלה אם הוא היה חייל או לא חייל, כי אדם צעיר שנהרג בצורה

תראי, תמיד הטכנולוגיה התקדמה לפני הרצונות של האדם,

שקשה למדינה לקבל כל מיני דברים שהם יותר מתקדמים או שהם שוברים חוקים,

אני ידעתי את זה לפני עשר שנים כשיצאתי

היותר טהרנית רוצה, וזה גם לא מספיק, אז בסוף את אומרת, אוקיי, נו, מה עוד נשאר לעשות?

אנחנו לא ידענו שקיים דבר כזה. הרבה הורים ידעו שאפשר בזכותם, הם לא ידעו אפילו.

זאת המקריות הזאת שבגלל שמישהו גם עשה את

וככה ידעתם על האפשרות הזאת בכלל?

שיש את האופציה הזאת, שהם לא ידעו עליה. ותחשבי על כל אותם הורים שלא ידעו.

סרן עומרי שחר,

הפליג ושמר על גבולות המדינה. ברגע ששאבנו זרע, יותר נכון זאת אירית, אירית ביקשה ממני חצי שעה אחרי המקרה

אבל, אני חושבת שמדינת ישראל הוכיחה את עצמה הרבה פעמים גם כאור לעצמנו, ובסוף גם כאור לגויים בהיבטים האלה, ויכול להיות שאנחנו יכולים לעשות כאן משהו שהוא באמת מאוד מאוד ראוי,

מתי זה קיבל אישור בוועדת השרים?

לפני כמה חודשים, מתי זה היה? במרץ.

במרץ?

בסוף הכנס הקודם, וזה גם ישב 45 יום, מונח כמו שצריך.

לכן, שוב אני אומר שזה דיון מבוא בלבד,

וקיבלנו באמת גם הבוקר, ככה ממש לפני הדיון, ניירות עמדה, למשל

נכון,

בבקשה, אחר כך משרד המשפטים,

אתם ראיתם עכשיו את אשר ואירית שחר,

ואני רוצה רק לדעת אם הבנתי נכון, ששבוע הבא הכנסת יוצאת לפגרה?

למעשה, את זוכרת את ראש הממשלה בנט שהודיע לפני שבוע,

אני מבינה גם אותך - - - הדרך היא ארוכה, אני לא רוצה שתצאי מכאן עם תחושה - - - אז אני אגיד לך,

ראיתם את אשר ואירית?

קרוב לעשר שנים - - - ודאי,

אני אגיד לך משהו אחר. אלמלא הכנסת באמת הייתה מתפזרת, היינו יכולים כמובן לקדם את זה בצורה הרבה יותר מהירה,

הולכים לבחירות, וצריך לקחת את זה בחשבון. אני חושבת שאם שר הביטחון היה לוקח את המקרה שלנו ביתר רצינות,

זה לא היה יושב ממרץ עד יום ראשון במגירה. זה דווקא הצעות חוק פרטיות, אני לא חושבת שזה צריך להצביע באצבע מאשימה על גורם כזה או אחר.

אני לא מאשימה חלילה אף אחד, אבל ממרץ עד יום ראשון, אני יכולה להראות לכם את הטלפונים שלי, אני בת ערובה, אני מתחננת, אני מבקשת לדבר, מבקשת לדעת מה קורה - - - לא,

אני אגיד לך עוד משהו, בסוף העובדות הן נוראיות - - - כן, אני יודעת - - - רגע,

בני 18 מגיע מכתב קטן - - - את צודקת.

שום דבר בסוף,

אין לו לא רק נחמה אלא באמת גם הסברים, אבל דבר

עשר שנים הם היו על זה, כך שכשאת מדברת איתי על מרץ, תחשבי שמרץ, אפריל ואמצע מאי היינו בפגרה, הכנסת בכלל לא עבדה. היו פה הכנות לקראת המושב הבא, ואנשי הכנסת עבדו על דברים אחרים.

חזרנו בעצם באמצע מאי, ואנחנו ביוני,

אנחנו מקדמים את זה.

את צודקת, אז יש לך פה שלושה חברי כנסת. אני גם אגיד שזה חברי כנסת מכל סיעות הבית שיושבים איתכם פה. ואגב, זה בחיים לא עבר בטרומית, החוק הזה.

זאת הפעם הראשונה שהוא עובר בטרומית, ופעם ראשונה,

שמסכימים שהוא יעלה לקריאה ראשונה, רק אומרים שההליך צריך להיעשות - - - זה לוקח זמן. שלא ייראה כאילו שעשינו פה לפני פיזור הכנסת איזשהו מחטף בנושא שהוא מהותי לאזרחי מדינת ישראל.

ואני אתן לך עוד קרן אור מתוך הדברים האלה שזה השינוי, אולי אפילו היותר המשמעותי אני חושבת שבזכות הצעת החוק של שלושת המציעים,

ובגלל שהם באמת שלושה חברי כנסת כל כך טובים ופרלמנטרים כל כך מסורים, והנושא הזה קרוב וחשוב לליבם, הם הצליחו למעשה לגרום למשרדי הממשלה לעשות עבודת מטה. זה אחד הדברים הטובים והחשובים, וגם צביקה אמר זאת קודם, הוא אמר "אנחנו משנים כאן, פרצנו את תקרת הזכוכית".

וזה החלק הכי משמעותי, גם אם היום זה לא יתקדם בקריאה, זה לא משנה. מה שנקרא, היבשות זזות, ולכן אני לא רוצה,

חשוב לי מאוד, אני לעולם, לעולם לא אתן פה הבטחות סרק, אבל אני חושבת שחל פה שינוי מהותי, שמכאן לקחת את זה הלאה, גם לכנסת הבאה, יהיה אחרת.

משפט אחרון, מי שהביאה את החקיקה הזאת אליי זו חה"כ איילת שקד, שקידמה אותה בעבר וניסתה עם הרבה חסמים,

זה אחד הדברים הראשונים שהיא שמה השנה, והיא אמרה לי: "קחי את החקיקה הזאת

את יודעת את זה,

כי את פנית אליה דבר ראשון, את דיברת איתה, ומכיוון שהיא לא חברת כנסת היא לא יכלה לקדם את זה, ועשינו כאן עבודה גם בהגשה, ובאמת תודה.

אז רק נציג משרד המשפטים שעדיין לא דיבר, ד"ר מיכאל ויגודה,

ראש תחום משפט עברי. כן, שלום, תודה רבה על רשות הדיבור, גברתי היו"ר. אני חושב שמדובר באמת בדיון מאוד חשוב. אני בא לכאן כראש היחידה למשפט עברי במשרד המשפטים. הועלו הערות אלה ואחרות בקשר לצדדים הלכתיים, אז אני רוצה בעניינים אלה לומר מילה אחת, וגם, אם יורשה לי, לומר עוד משהו שהוא לא במסגרת ההלכתית. מבחינה הלכתית פרופר, יש בקרב פוסקי ההלכה בשאלה הזאת חילוקי דעות, אבל אני חושב שלא ההלכה תהיה כאן החסם בפני הקידום של הצעת החוק שאתם מבקשים לקדם, כי היא יכולה להסתמך על דעות משמעותיות שסבורות שהדבר הזה הוא אפשרי מבחינה הלכתית. אני יכול לקרוא בפניכם את הדברים שנכתבו בכתב העת "אסיה", כתב עת שעוסק ברפואה והלכה, ובו תועדו התשובות שנתן אחד מחשובי הפוסקים בדור שלנו, והוא נפטר לפני זמן לא רב, הרב זלמן נחמיה גולדברג - - - אז אנחנו נשמור את הדברים האלה להמשך, כי אנחנו באמת רק רצינו לשמוע על קצה המזלג עמדות כלליות, וחבל לי שזה יעלה דווקא עכשיו, לקראת סוף הדיון, כי אנחנו בעוד חמש דקות מתחילים כבר דיון חדש.

אז בהחלט זה חשוב לשמוע את הדברים האלה, ואני רוצה לתת לזה את המקום הראוי. אני אשמח לקבל את המאמר הזה.

רצית לומר עוד משהו? אז מעבר להיבטים ההלכתיים שניתן להתגבר עליהם, וניתן אפילו למצוא לכך סימוכין, הוזכרו כאן ענייני ייבום, ויש שרואים בזה כך אני חושב שהסוגייה הזאת היא באמת סוגייה חברתית חשובה מאין כמותה. אנחנו שומעים על המצוקה של המשפחות, מצד שני אנחנו גם שומעים על כך שבסוגייה הזאת, הגורם המשמעותי צריך להיות רצונו של הנפטר, ואני חושב שכדאי שיובהרו הדברים בצורה ברורה מה בעצם עומד מאחורי היוזמה של החקיקה הזאת, ואת המאוויים של מי היא באה למלא. האם היא באה למלא את המאוויים של הנפטר או את המאוויים של ההורים או של המשפחה, ואיפה נעצרת המשפחה? האם זה נעצר בהורים? זה יכול להיות גם האחים, זה יכול להיות גם אולי חברים קרובים של הנפטר שהם כואבים את לכתו של יקירם. נכון, אכן שאלות טובות, יש פה הרבה מאוד שאלות. מאוד מאוד קשה להציב את הגבולות, וצריך לשקול את זה היטב.

אני רק אזכיר עוד עניין אחד, והוא בקשר לרצון המשוער, וזה כבר לא עניין הלכתי ולא עניין של משפט עברי, אלא אני מפנה למאמר שפורסם בכתב העת עיוני משפט, כרך ל"ט, שנושא את הכותרת "בין רצון המת לבין רצונם של הנותרים בחיים: שימוש בזרע לשם הולדה לאחר המוות, פטריארכיה, פרו-נטליזם ומיתוס המשכיות הזרע", כתבו את המאמר פרופ' יעל השילוני-דולב ופרופ' צבי טריגר. על פי מה שהם כותבים, הם עשו מחקר בדבר ובדקו את הרצון המשוער שמדובר עליו האם אכן הרצון המשוער הזה הוא נבדק אמפירית? לי נדמה, שאם רוצים לקדם את החקיקה הזאת ולבסס אותה על רצון משוער של נפטרים, צריך שזה ייעשה אחרי בדיקה מחקרית מדעית מבוססת.

והאמת היא שזה בדיוק המאמר שאני מחזיקה פה ביד. כן, אבל הצעת החוק לא מדברת על רצון משוער. הצעת החוק מדברת על רצון מפורש, ואני מציע גם להתכנס בדיונים להצעת החוק המונחת - - - בסדר,

יש לנו את הוראת המעבר לגבי מה שנעשה, ששם צריך להתייחס לזה, אבל זאת קבוצה סגורה ומאוד מוגדרת.

אני ממש מוכרחה לנעול את הדיון כי אנחנו מתחילים דיון אחר.

ממש משפט אחד, בנימה אישית. כל זמן שעובר הוא גהינום עבור המשפחות, אז אם כבר דיברנו על זמן, תיקחו את זה בחשבון. באמת תודה רבה לכל אחד ואחת מכם שכיבדו,

תודה רבה לך, בת אל. תודה רבה לכם, תודה רבה לך ניצה, חברי הכנסת, וכמובן לכל הגורמים מהממשלה. אני פה רוצה להודות לצביקה, עידית, איילת שקד, מאי גולן.

כל מי שלקח חלק בזה, אנחנו נמשיך ונקדם את זה בהמשך. הדיון ננעל, תודה רבה לכולם. הישיבה ננעלה בשעה 14:28.